בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החוקה,

היום ח' תמוז תשפ"ג. ישיבת המשך לישיבה הקודמת, בנושא הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון עילת הסבירות). ואנחנו נתחיל עם הצהרות פתיחה,

בבקשה. בוקר טוב.

חשבת על המחירים לפני שהסכמת לשבת בראש דיון